בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

כ"ז באדר א' תשפ"ב, 28 בפברואר 2022. מזל טוב לנעה, מנהלת הוועדה, על יום ההולדת שלה. מזל טוב. עד 120. תודה רבה. אנחנו שמחים שנולדת,

כי אם לא אז לא הייתה ועדה. הנושא בישיבה עכשיו הוא שימוש בעודפי תקציב משנת 2021 לשנת 2022. אדוני מנכ"ל הכנסת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בוקר טוב. כמדי שנה אנחנו נדרשים להעביר את עודפי הכנסת, בעיקר עודפים מחויבים, לשנת 2022, והפעם אנחנו באים עם העברת העודפים מ-2021 ל-2022. אעביר את רשות הדיבור לחשב הכנסת שיעבור על הפירוט, ואם יש שאלות כמובן אתם מוזמנים לשאול. בבקשה, חשב הכנסת. בגדול אנחנו מבקשים להעביר 275.580 מיליון שקלים עודפים, כאשר העודפים האלה הם או עודפים מחויבים או עודפים שלצורך פרויקטים שתוכננו על ידי הכנסת ונמצאים בשלבים מסוימים של התחלה או ביצוע ועדיין לא הוצאה בגינם התחייבות. בכל אופן אנחנו מבקשים להעביר אותם כעודפים מחויבים או עודפים לא מחויבים. עיקרי הסכומים שאנחנו מבקשים להעביר. ישנו סעיף אחד שזה 1.960 מיליון, שזה סכום שאנחנו מעבירים משנה לשנה וכנראה נצטרך להעביר גם לשנים הבאות. זה בגין חבר כנסת שאנחנו צוברים את שכרו ואנחנו לא משלמים לו, כי הוא לא רוצה לקבל את שכרו. אנחנו בכל אופן מחויבים לצבור את הסכומים האלה, כי אנחנו מחויבים לשלם את הסכמים הוא רק לא רוצה לקבל אותם. אז אנחנו נעביר אותם משנה לשנה. ישנו בסעיף הבא סכום של כ-8 מיליוני שקלים, וזה בגין רכבים משוריינים שהכנסת צריכה לרכוש במסגרת סבב רכבים של רכבים שיש לה. רכבים מתיישנים יצטרכו להיגרע ואנחנו צריכים לקנות רכבים חדשים. זה פרויקט שמשך הביצוע שלו לוקח כמה שנים, ואנחנו כבר עכשיו צריכים להוציא את ההתחייבויות האלה. בסעיף הבא יש הפצת ערוץ הכנסת בסכום של 2.640 מיליון שקלים, שזה בגין התחייבות שיש לכנסת לשלם על המרבבים של עידן פלוס בגין הסלוטים שאינם מאוישים. זה על-פי החוק והתקנות. התקנות עדיין לא נחתמו, אבל בכל אופן המחויבות קיימת והיא תהיה רטרואקטיבית. אז אנחנו צריכים להעביר את ההתחייבות משנה לשנה עד שייחתמו התקנות ואנחנו נשלם אותן. בסעיף הבא, שדרוג והעתקת ערוץ הכנסת, 2.400 מיליון שקלים. זה ציוד שאנחנו צריכים לקנות לערוץ הכנסת. כל הציוד שבערוץ הכנסת הוא בבעלות וברכישת הכנסת רק מתופעל על ידי הערוץ. הסעיף הבא, 3.650 מיליון שקלים, זה החלק של הכנסת בתערוכה של מדינת ישראל בביתן בדובאי. הכנסת התחייבה לשלם 3.650 מיליון שקלים. אנחנו צריכים להעביר באיזשהו שלב, על-פי דרישת משרד החוץ, את הסכום הזה למשרד החוץ. פרסומים והסברה, סכום של כ-12 מיליון שקלים. זה בגין בניית מערך הדיגיטל, התוכן של מערך הדיגיטל שהכנסת מתעתדת לעשות בשנה הזאת. אלה סכומים שנצברו בשנים שלא היה תקציב והכנסת לא הוציאה אותם ולא ביצעה אותם. עכשיו אנחנו נכנסים לביצוע ואנחנו נוציא אותם במהלך השנה, אני מניח. כל שאר הסכומים הם סכומים מחויבים שאנחנו מעבירים. יש ההסברים בגוף הפירוט. סכום של 66 מיליוני שקלים זה פרויקטים שהכנסת נמצאת בשלבים מסוימים של ביצוע, או בשלב של מכרז או בשלב של התחייבויות שכבר הוציאו. אלה שיפוצים שונים, חלקם מתוכננים לצורך הפרויקט 2040, בניית אזורי שיכון לעובדים וחברי כנסת שיצטרכו להוציא אותם מחוץ לבניין לצורך שיפוצים שאנחנו עושים בבניין, בנייה ושיפוצים בתוך הכנסת, וכמובן עמידה בתקנים שנקבעו לנו, תקני כיבוי אש ודברים כאלה. אני רוצה לעבור לסעיף הבא, סעיף 6, ששם יש סכום של 23.900 מיליון שקלים. זה מכרז שהכנסת נמצאת בשלבים שלו לצורך החלפת מערכות האבטחה של הכנסת. מערכות האבטחה של הכנסת הן מערכות מאוד מאוד ישנות עוד משנת 2005 ואנחנו צריכים להחליף אותן. המכרז בשלבים מתקדמים ואנחנו נצטרך להחליף אותם בזמן הקרוב, אבל אלה עודפים שאנחנו כבר ייעדנו אותם בעבר כשהתחלנו עם כל ההליך הזה. מערכות מחשב, סעיף 7, זה הכול עודפים מחויבים לפי הפירוט שמופיע פה. בסעיף הבא, נושא של תוספת מבנה של 89 מיליוני שקלים, אלה סכומים שנצברים בעיקר בגין תביעת שפיר, כל מיני קיזוזים שעשינו להם וכל מיני מחויבויות. אנחנו נמצאים בהליך משפטי איתם ואלה סכומים שאנחנו הפרשנו בתקציב למקרה שייווצר סכום שאנחנו נצטרך לשלם אותו על בניית האגף החדש. בסופו של דבר יש לנו בית פרומין, שנכון להיום אנחנו בשלבים די אחרונים של בחירת זוכה לבניית בית פרומין, מוזיאון הכנסת, ואלה הסכומים שייעדנו בעבר כשיצאנו למכרז הזה שנצטרך לשלם. סך הכול כל הסכומים הם 275.580 מיליון שקלים שאנחנו מבקשים אישור להעברתם משנת 2021 לשנת 2022. תודה רבה, אדוני החשב. אני לא שואל שאלות, כי עשינו ישיבה מכינה ושם כל השאלות שנשאלו גם נענו. שלומית, את רוצה להוסיף משהו?

נדב, אתה רוצה להוסיף?

משרד האוצר, נמצא בזום, מבקש להוסיף משהו? אין לי מה להוסיף. תודה רבה. הסעיפים בהחלט מניחים את הדעת. נעבור כרגע להצבעה. למרות שאף אחד לא ביקש דיון מהיר, זה נעשה בדיון מהיר. מי בעד ההצעה?

אין ההצעה התקבלה פה אחד. אני נועל את הישיבה. תודה רבה לכם. הישיבה ננעלה בשעה 10:12.